שלום רב.

על סדר יום הוועדה: המלצה לבחירת יושבי ראש לוועדות המיוחדות בנושאים הבאים: רווחה ועבודה, לראשות ועדה זו אנו מציעים להצבעה את חברת הכנסת עאידה תומא